שלום לכולם,

ברוך הבא, כבוד השר אופיר אקוניס. ישיבה זו נועדה על מנת לשמוע סקירה מכבוד שר החדשנות,

היא פחות או יותר מקבילה של ועדת הכנסת לעניין זה וגם לשם יוזמנו הגורמים הרלוונטיים. הוועדה תפעל בשקיפות ופתיחות מלאה. כל אחד יוכל לבוא ולומר את עמדתו, לסקור את מדיניותו ולעבוד ביחד לטובת

משום שאני מאמין באמונה שלמה מתוקף השקפת עולמי שכאשר שר נכנס לתפקידו הוא משמש כשר של כל אזרחי ישראל באשר הם והוא דואג להם בצורה המיטבית ולא לפי השקפת עולם פוליטית, וכך אנחנו עושים.

כאשר אנחנו מדברים למשל על הנגשת המדע לאזרחי ישראל, אפשר היה לראות את זה היטב לפני שבועיים, היינו באוניברסיטת

מיקרוסופט,

לא אף אחד אחר, מיקרוסופט בעצמה הבינה. זה נושא כבד מאוד, נדון בו גם בוועדת שרים למדע וטכנולוגיה וגם בפורום המולמו"פ. זה נושא אחד שצריך לטפל בו. מחשבי הקוונטי

אתמול חתמנו עם רומניה על הסכם לשיתוף פעולה,

ואנחנו ממשיכים בתוכניות הללו, כפי שעשינו כבר גם בעבר.

אז זה לגבי סל מדע שחוזר לסדר היום וגם מתוקצב.

בתוכנית שאני הכרתי לשמחתי, ובכך אני גם אמרתי

כפיר דמרי היה אצלי ואני הבטחתי לו להכניס לבסיס התקציב,

תקצוב של המשרד ב-20 מיליון שקלים לטובת מיזם "בראשית 2". כך יהיה ואנחנו נהיה שותפים בו. אבל כמובן הדבר הוא קטן יחסית. אם תרצו, מנהל סוכנות החלל, אורי אורון, יפרט

מה זה הדבר הזה? מאיפה באו דפוסי הפעולה האלה?

קלפיות,

ברוך-השם, כנסת, מותר להפגין. אפשר לכתוב מאמרים. אגב, מותר להפגין בגבולות החוק ולא לפרוץ את החוק.

אני הפגנתי עשרות פעמים, מעולם לא פרעתי חוק.

מה

אתה נאבק על האמת שלך, זה בסדר. לגבי חופש אקדמי אני רוצה להגיד לך דבר בידידות, לא בכדי. אני גר סמוך לאוניברסיטת תל אביב, השכונה הפלורליסטית שרוצה להוציא אותי מתוכה

הספרייה הלאומית ואני מרשה לעצמי להזכיר אותה בלי להיכנס לפרטים כי אחד משני התפקידים הנוספים שיש לנשיא האקדמיה